אני פותח ישיבה חדשה בנושא הקמת ועדות משנה בוועדת הכלכלה. אנחנו נקים שלוש ועדות משנה ונקבע את החברות בוועדות המשנה מבין חברי כנסת שהביעו עניין ורצון להיות שותפים בוועדות המשנה. בחרנו כרגע שלושה נושאים לקידום בוועדות משנה שאנחנו מזהים אותם כנושאים שדורשים העמקה ורציפות ועוד חבר כנסת שנכנס לעובי הקורה. אנחנו נקים ועדה לקידום הבטיחות בדרכים, בראשות בועז טופורובסקי, נקים ועדה לקידום ההיי טק בישראל, בראשות רון כץ, ונקים ועדה לבחינת הכשלים בצרכנות, בהובלת לימור מגן תלם. הוועדות יפעלו חצי שנה באישורי. אנחנו שומרים את הזכות גם להקים ועדות נוספות וגם לראות את התפוקות וההשפעות של ועדות המשנה. בהתאם לזה נראה האם נאריך לחלק מהן את המשך העבודה לאחר חצי השנה. חברי הכנסת אשר יכהנו בוועדות המשנה: ועדת המשנה לקידום ההיי טק בישראל יו"ר הוועדה חבר הכנסת רון כץ. חברים: חברת הכנסת לימור מגן תלם, חבר הכנסת מאזן גנאים, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת צבי האוזר. ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות: יו"ר הוועדה, חברת הכנסת לימור מגן תלם. חברי הכנסת החברים בה: אורי מקלב, רון כץ, מאזן גנאים. ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים: יו"ר הוועדה חה"כ בועז טופורובסקי. החברים בוועדה הם חברי הכנסת: סמי אבו שחאדה, יבגני סובה, אורי מקלב. אנחנו מאחלים לוועדות הצלחה, נחישות, התמדה ותוצאות.

אני נועל את הישיבה.